צהרים טובים. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה.

לסדר-היום: "ההזנחה מתמדת של דירות הדיור הציבורי על ידי עמידר ותנאי המחייה של דיירי הדיור הציבורי". הצעה לסדר-היום של חברי הכנסת:

התחזוקה הזאת יכולה להיות בית שלא ראוי למגורים עד לבעיות תחזוקה קלות, שאין שום סיבה בעולם שהן יקרו או שלא יתוקנו. לדעתי הבעיה מורכבת משני דברים: אחד, האם יש תקציב מספיק לדברים הללו? שנית, הרגולציה של העניין

האם לאותן חברות שאחראיות יש תוכנית עבודה מסודרת? האם זה עובד רק על-פי תלונות? ואם כן, כמה זמן לוקח להתלונן וכמה זמן לוקח עד

לכן הייתי רוצה לנצל את הדיון לא רק לספר ולהגיד כמה זה רע, אלא באמת לעשות שינוי בעניין הזה. לשם כך הייתי רוצה לשמוע מהאנשים שנמצאים כאן. חבר הכנסת מיכאל ביטון

לעשות דיונים עד שהדבר הזה ייפתר. לא יכול להיות שבמדינת ישראל יש כל-כך הרבה דירות לא שמישות. אני כבר הודעתי שזה דיון ראשון ונעשה מעקב אבל בואו נתחיל את הדיון. בבקשה, נעמה לזימי, ממגישות ההצעה. תודה רבה.

דיברתי על זה, זה יגיע ביום רביעי. אני יודעת, אני מודה לך. אנחנו צריכים להגיד שהדיון הציבורי צריך להיות בהשוואה ל-OECD וזה על כל הרצף. מהדירות הגרועות שבאמת הוזנחו הרבה שנים,

לכן פה אנחנו מדברים על התחתית של התחתית שאנחנו צריכים לשקם.

אני אומר דבר אחד, שאם המדינה החליטה באיזה שלב בחיים שהיא נותנת דבר שנקרא דיור ציבורי, זה צריך להיות כמו עסק פרטי. זה חייב לעבוד עם אחריות, עם תוכנית אחראית לגבי היום יום

יותר ממצב של רעידת אדמה,

דיברת על תיקון וזה הדבר הכי חשוב.

שכדי לתחזק את הדירות, הם זקוקים ל-400 מיליון שקלים בשנה.

אני אגיד לך בתמצית. אפשר להכין את המצבה של הדיור הציבורי בישראל ולכתוב,

פעם ראשונה שממשלה הסירה אחריות מלהביא

כסף שלא ייכנס ממכירת בתים, לא יהיה כסף לרכישה. אז הם לא רוצים למכור לעניים אחרי 30 שנות שכירות. יש לנו את הצעת החוק שדנה ברכישה והיא אמורה להגיע לוועדה. אנחנו

אני הייתי רוצה להתמקד בזה. לא בגלל שאני בורח מתשובות

זה 200 מיליון שקלים. נכון. אז יש סעיף תקציבי 200 מיליון שקל?

אני יכול לבקש משהו מחברי הכנסת? תקשיבו לי. אני יודע עד כמה הדבר בוער

אנחנו צריכים לדעת מאיפה זה מתחיל. אני בכנסת הרבה שנים. כל פעם אני נתקל בדיון כזה אחר והמצב לא השתנה דרסטית. כדי לטפל במשהו ולהביא אותו למצב נורמלי ואז רק לתחזק אותו צריך מאמץ גדול ומרוכז עם תקציב. מה החזון שלכם? האם עמידר ביקשו מכם 400 מיליון לתחזוקה בדוח מבקר המדינה? הם ביקשו 400 מיליון ואמרו שזה הסכום שהם זקוקים לתחזוקה. האם אתה מכיר את הנתון הזה? אני מכיר מספר קרוב לזה, כן. כמה הם קיבלו בפועל? כמה אני קיבלתי? כמה עמידר אמרו שראוי לתחזוקה וכמה הם קיבלו בפועל? שאלה פשוטה. אני אענה תשובה פשוטה. הכנסת אישרה תקציב בסיס בסיס למשרד השיכון לתחזוקת הדיור הציבורי של 21 מיליון. אבל זאת לא היתה השאלה.

כמה עמידר ביקשו וכמה הם קיבלו? למה אתה לא יכול לענות על שאלה? כי זה לא עובד ככה. יש לך תקציב מוגבל לתחזוקה? כמה נתת לעמידר? כן, יש לי 21 מיליון.

נתת לעמידר וכמה הם ביקשו? אלה שתי שאלות, אני לא מבין. הם ביקשו קרוב ל-400? מה המספר? אני לא אענה כי אתה שואל שאלה שמנסה להציג את הדברים בצורה מעוותת. איפה העיוות? סליחה, זה לא מקובל עלי. אדוני, אתה לא תגיד עיוות. אתה לא תחלק ציונים לחברי כנסת. שאלה: האם עמידר ביקשו מכם סכום לתחזוקת בתים ומהו הסכום? אין פה עיוות, יש פה תשובה לשאלה. 300 מיליון. כמה עמידר קיבלו מהמגבלות שאתה קיבלת כדי לתת לתחזוקה באותה שנה? 17 מיליון. זאת התשובה, 17 ו-300. זה עיוות? כן, כי כנסת ישראל אישרה לנו תקציב של 21 מיליון. לא מקובל עלי. הכנסת אשמה. אז בוא נעשה ועדת חקירה לכנסת. הלו, יש פה יושב-ראש, דקה. מיכאל, דקה. אני מחבר סכום נוסף שדיברתם עליו קודם. אני לא מבין למה זה לא בבסיס והאוצר יסביר לנו למה זה לא בבסיס. אבל אני שואל עכשיו את נציג האוצר. האם יש סיכום תקציבי, עם ה-21 מיליון בבסיס, תוספת של 180 מיליון שקל לכל שנה בשנים הקרובות. כן, לשנים 2023 ו-2024. מתי זה אמור לקרות? כמו שאתם יודעים, בימים האלה אנחנו דנים בפניות עודפים, כך הממשלה מתנהלת. זה אמור לעבור בזמן הקרוב? אנחנו נעביר פנייה. אתם מעבירים רק של השנה, נכון? כן, כמובן. אי-אפשר להעביר כספים של 2024. אני יודע שאי-אפשר אבל אפשר למצוא דרכים איך לבנות את זה כתוכנית אחת ואז לבוא עם תקצוב מלא. אנחנו לא רואים סיבה. השנה הסיבה שהכספים עוברים בשלב מאוחר היא בגלל שהתקציב היה מאוחר. בשנה הבאה אין מניעה שזה יעבור בשלב מוקדם של השנה. אז קודם כול, זה מאוד חשוב שזה יקרה.

כמה היתה הדרישה התקציבית של משרד השיכון בסעיף הזה? אני באמת לא זוכר את התשובה. אני אשאל את משרד השיכון. אני רק אגיד אמירה כללית. באופן כללי, כשמתנהלים דיוני תקציב זה קצת מה שנתנאל אמר קודם לגבי הדרישה של עמידר, גם בדיונים בין משרד השיכון למשרד האוצר. כשמתנהלים דיוני תקציב באים עם מגוון של דרישות בהרבה נושאים. כולם מתחילים בסכומים מסוימים ויש במהלך המשא ומתן - - - בקיצור, שוק פרסי. כן חשוב להגיד, בסופו של דבר, מה שנאמר פה קודם. לא, אבל יש שאלה אחת. דווקא אתם כאנשי כלכלה צריכים לשאול דבר אחד: מה תוכנית העבודה שלכם שצריכה להיות? כמה הבסיס? אם הבסיס הוא 500 מיליון - - - אדוני היושב-ראש,

התפיסה היתה, וזאת התפיסה שהלכנו איתה במהלך הסגירה של הסיכום התקציבי, ששנה שעברה היתה שנה טובה של 140 מיליון תוספת. אנחנו ניתן את ה-140. טובה למי? כמה אנשים - - - טובה יחסית לתקציבים קודמים. זה לא טוב, זה פחות רע במקרה הטוב. זה משחק מילים. על גבי זה אנחנו רוצים ללכת לתוכנית של כמה שנים שבה לאט לאט נצמצם את הפערים שעליהם אתם מדברים. מהסיבה הזאת נתנו תוספת ייעודית של עוד 40 מיליון כל שנה, בתקווה שגם בשנים שאחר-כך אנחנו נמשיך עם תוכנית כזאת לצמצום הפערים. זאת אומרת שהתקציב השנה יהיה 240 מיליון?

זה 140 פלוס 40. זה 140 פלוס 40 פלוס 20 שיש כבר בבסיס. אני מסביר את הרציונל. לא משנה, אלה אותם 200. עכשיו אני שואל שאלה אחת. אני שואל אתכם משרד השיכון. מתוך המידע שלכם מחברות הבת שלכם או ממי שלא יהיה, כמה אתם חושבים שצריך כדי להביא את התחזוקה בלבד למצב נורמלי? אם אתה עושה פעולה עמוקה פעם אחת אתה חוסך כבר את הפעולות הארוכות שנים אחר-כך. זה היו הולך ויורד. לא כל שנה צריך 400-500 מיליון. אם אתה משקיע 400-500 מיליון בשנה,

לכאורה תצטרך פחות. יש תוכנית עבודה כזאת שאתם יותר לגזור ולדעת מה הצרכים? אני יודע מה קורה בדיוני תקציב. התשובה היא כן. מה אומרת התוכנית הזאת? אני אסביר קודם את הטכניקה ואז את הכספים. אני מבקש סבלנות מכולם. אם אני לא מבין את התהליכים, אני לא יודע איפה לתפוס את זה. אני שמאי מקרקעין ויזם בתחום האנרגיה המתחדשת.

מבקש לחדד את השאלה של חבר הכנסת. רק לחדד, מה האחוז הדירות הפגומות בדיור הציבורי או שדורשות איזה שיפוץ? לא איזה שיפוץ. כל דירה מחייבת תקציב לתחזוקה שוטפת ובקרה. אם לא מקיימים את זה,

אתה תצטרך עוד שנתיים להביא עוד פעם תקציב. עכשיו הוא מדבר על לעלות את זה על הפסים. מנסה, אם תעזרו לי. יש לי שאלה קטנה. אני מייצגת את ארגון מהנדסי הערים. הוא באמצע דיבור. קודם כל, אני מכבד מאוד את איגוד מהנדסי ערים. בבקשה, מר לפידות. כל דירה בדיור הציבורי מסווגת על-ידי החברות בציון של 1 עד 5. 1 זה ציון נמוך ו-5 זה הציון הגבוה. 1 זה בעצם בגבול הלא שמיש.

כמה אנשים גרים בדירות לא שמישות? היום יש לנו סדר גודל של 1,000 דירות שנמצאות בדירוג של 1 ו-2. אותם 40 מיליון שקלים שעשהאל דיבר עליהם - - - כל כמה זמן אתם מקיימים כזה סקר? רק אם אפשר להשלים משפט. תרשמו את השאלות כי אנחנו מאבדים את הקשב ואת הריכוז. אני שמעתי, אני אענה. אותם 40 מיליון שעשהאל דיבר עליהם הם עבור דירות במצב 1 ו-2. כמה כסף אתה צריך? ה-80 מיליון שקלים שהועמדו אמורים לתת לנו פתרון לאותו 1,000. ה-80 מיליון האלה מטופלים בו זמנית? לא, זה על שנתיים, 2023 ו-2024. אני שואל שאלה את האוצר. האם יש דרך שאתם יכולים להקדים את המימון הזה של ה-40 מיליון כי זה פרויקטלי, זה על משהו מסוים? הוא לוקח דירות ומשמיש אותם לבני אדם. האם יש בעיה בלעשות את החיבור הזה?

בתקציב המדינה באופן כללי נלקח 40 ו-40 אבל הדבר הזה הוא בתיאום עם משרד השיכון במובן הזה שגם למשרד השיכון יש קצבי עבודה מסוימים. לכן שאלתי, אבל הוא אמר לי שלא. לא, זה מתואם בינינו. זה מתואם, זה פרוס על שנתיים. זאת אומרת, אתה לא יכול בשנה או בחצי שנה?

בנוסף ל-80 מיליון יש גם כל שנה 50% מרווחי עמידר הולכים לקרן תחזוקה. זה הרבה כסף.

שנה שעברה זה היה - - - הרבה כסף - - - שנייה. תאמיני לי, אני רוצה לעזור לכם. תאמיני לי. אם את רוצה שאני רק אבכה איתך, גם את זה אני יודע. אבל חבל, בואי ננצל את הזמן הזה כדי להפיק מזה משהו. איך נוצרים רווחים בעמידר?

לפי חוק רשות החברות הממשלתיות חברת עמידר היא חברה בע"מ. אז מאיפה הרווחים? ממה? אני לא מנכ"ל עמידר. אני יכול לתאר לך מספר אלמנטים אבל יש פה את עמידר שיכולים להסביר את זה יותר טוב ממני. פשע של עמידר שיש לה רווחים.

אז זה גם פשע שלכם שהם חייבים. החוק קובע את זה, אנחנו לא מחוקקים. עמיגור גם חייבים ברווחים?

עמיגור חברה רווחית, לשאלתך. אדוני, אני לא נציג רשות החברות אבל כן נגיד שבאופן כללי התפיסה היא שחברות ממשלתיות חייבות להיות רווחיות. החברה למתנ"סים היא רווחית? אתם מקשקשים במוח. אני לא יודע על כל חברה. זה הכשל המוסרי שלכם, שחברה ממשלתית לדיור תרוויח כסף. מאיפה היא הביאה את הכסף? אבל מיכאל, הם לא חוקקו את החוק. הם לא אשמים.

מלא לשפץ היא הביאה רווחים. מלא לקנות, מלא לתחזק, מלא לעשות גינון נהיו לה רווחים. אני נורא מצטער, אנחנו תכף נצטרך לסיים

אדוני היושב-ראש, רשמתי שאלות בשביל לא להפריע. מה אני יכול לעשות. אני בטוח שיש פה עוד הרבה דברים לפתוח. אני בטוח שגם אלה שטיפלו בזה הרבה שנים,

אדוני יקיים דיון המשך? אני אקיים דיון נוסף. רציתי לקראת הדיון הנוסף הזה שיבואו עם תוכנית עבודה שהיא מוטית תקציב. אני רוצה לקבל תכנית עבודה. בזה אני אסיים את הדיון כי כל פעם זה יברח לנו לאיזה מקום אחר. אגב, אני לא מזלזל במקומות האלה והשאלות מצוינות אבל מבחינתי אני עושה כרגע סדרי עדיפויות. אני בא מתחום הפרקטיקה גם פה בוועדה. אני אומר דבר אחד. אנחנו לא נמצה את הדיון כי יש ישיבות סיעה. לצערי הרב, אני גם ככה כבר גולש מהסכמה כזאת או אחרת שהיתה לי קודם. לישיבה הבאה אני רוצה תוכנית עבודה, כמו שהייתי עושה אצלי בעירייה עם העובדים שלי. אני רוצה לדעת תוכנית עבודה לתחזוק ולשיפוץ. עזבו כרגע את כל הדברים האחרים, נטפל בהם במסגרת החוק השני. אני עקשן ואני אתעקש הלאה גם כן. יש לנו וגם נציג אותה. אני אבקש תוכנית עבודה שכוללת לוחות זמנים, מספר יחידות דיור ועלות כספית. אני רוצה לראות את הממשק בין תוכנית העבודה לבין לוח הזמנים של הדבר הזה. אדוני היושב-ראש, האם מקובל עליך שנציף בפניהם שאלות והם יבואו עם תשובות לדיון הבא?

נעשה את זה במרוכז ושלא יענו היום. שאלה ראשונה. מר לפידות חיזק את דברי האוצר ואמר שאין לכם את כוח האדם שאמור להספיק ולבצע את השיפוצים גם אם יקדימו את התשלום. זאת אומרת, לעשות את זה באופן מרוכז. זה לא לנו. בסוף הקבלנים בשוק. האם אתה יכול לומר לי מי אמור לבצע את השיפוצים? אם מדובר בקבלנים במיקור חוץ, פשוט מגדילים את המאגר ליותר קבלנים כדי שפחות זמן יותר אנשים יסבלו בדירות לא ראויות. את זה נראה בתוכנית העבודה. זאת שאלה שאני שואל. שאלה שנייה: כל כמה זמן אתם מקיימים סקר מצב לדירות? שאלה שלישית: האם ההחלטה לעניין השיפוץ נתונה בין היתר סביב פוטנציאל מימוש הדירה למכירה?

אתה רואה דירה שהיא במצב 1 אבל הסיכוי שהאדם יממש את הזכות שלו וירכוש את הדירה, זה שיקול האם להשקיע בה כסף או לא? התשובה לזה היא לא. את כל זה נראה כשהם יביאו תוכנית עבודה. אם תוכנית העבודה מדברת על כל כמות הדירות שיש, אנחנו כבר נראה את האפיונים. אני אומר עוד פעם. אני רוצה לקבל תשובות. באתי לפה לקבל תשובות בשביל לדעת אם באמת הם ראויים להחזיק דירות ולהיות אחרים עליהן. אותי מעניין דבר אחד. התקציב לנושא הזה של השיפוץ ובכמה זמן אפשר להגיע למצב שבו העסק מתחיל לנסוע על איזה גלגל? הרי יש גם בלאי בהמשך. אני אומר את זה גם לאוצר. יש ניסיון ניהולי. עם כל הכבוד, האוצר יותר חכמים ממני. כולכם למדתם ליבה, אתם יודעים חשבון, ויודעים

כשאתה רוצה להביא משהו למצב נורמלי שיתחיל לעבוד כמו גלגל של שעון לפחות בחלק של אלה שכבר יש להם דירות היום. עזבו רגע את כל המסכנים שמחכים. כדי להגיע לזה אתה צריך פעם אחת להשקיע השקעה שאתה הולך ויורד ממנה בהמשך כי הבאת את המקום למצב סביר. במצב הסביר אנחנו גם נבדוק אתכם, מה התוכנית השוטפת שלכם לפני שהשקע מתחיל לצאת וכל הצנרת? אם היה מגיע חשמלאי אחד קטן שאתה מהאוצר היית מממן אותו שנה קודם, התיקון היה עולה 100 שקלים או 150 שקלים לעומת 1,200 שקלים אחר-כך. מה לעשות, המדינה,

משרד השיכון והאוצר על הקופה. אתם מחזיקים ומנהלים עבור אנשים את הבית שלהם. יש הסכם ביניכם לבין הלקוח. ההסכם ביניכם לבין הלקוח שהוא אמור לשלם איקס או וואי ואתם אמורים לתת לו איקס וואי. אתם לא נותנים, כי קשה, כי אין תקציב. אין דבר כזה. אם זה כשל של החברות המנהלות זה סיפור אחד. אני יודע רק דבר אחד. שאם אין חומר ללבנים אי-אפשר לעשות שום דבר. אם אין מספיק תקציב, אז אתה פה משפץ, כאן משפץ, וקצת פה וקצת שם ובינתיים הדירות האלה כבר מתקלפות לגמרי. צריך פה תוכנית איך להביא את זה למצב סביר ונורמלי ולהתחיל בתחזוקה. אז בתקציב המדינה הבא המספרים יכולים להיות יותר נמוכים מהתקציבים היום שאתם מחביאים אותם. אתם לא שמים את התקציב עצמו אלא התחייבויות כאלה ואחרות שקורות ואני מברך עליהן. אם לא היה את ה-180 מיליון שקלים האלה, אז הייתם ב-21 מיליון ואז הייתם יכולים לשים שתי מזוזות בשני בתים ושליכטה בעוד איזה בית. אני אומר שתביאו את זה. הפערים ביניכם, מי אשם ומי לא, אנחנו נעשה. אבל אני רוצה לראות תוכנית עבודה מוטית תקציב ומוטית לוח זמנים. יש פה כמה אנשים שניהלו חנות מכולת בחיים שלהם. משם אנחנו נדע על מי לכעוס. בסוף אנחנו צריכים לכעוס על עצמנו כי זאת אחריות של המדינה וזאת אחריות שלנו. אנחנו לא נמצה עכשיו את הכול. אני מתנצל, אנחנו נעשה ישיבה בהקדם. בעזרת ה' נעשה את זה. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:15.